שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון. על סדר היום - הצעת תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - תכנון משק החלב בישראל) (תיקון), התשע"ח-2018. יש תקנה להעביר לקנס מנהלי את הנושא של תכנון

זאת אומרת: היא לא מיוצרת על ידו הוא רק מקבל ממנה איזושהי

במרבית המקרים, שוב זה נפתר מנהלית. להגיד כמה

זאת אומרת,

אכיפה, המספרים - - - מה הקנסות היו?

אני לא מבין יש כאן את מה שכתוב פה בסעיף 31 לחוק. אתה אומר

מה עוד אתם רוצים להוסיף? מי שיהיה אחראי זה יחידת הפיצו"ח? מי שיהיה האחראי על הפיקוח והאכיפה זה יחידת הפיצו"ח.

אנחנו כבר בשבוע הבא יוצאים לתוכנית הכשרה,

שהוא אומר בגדול למי אני בכלל יכולה להקצות מכסת חלב.

הוא לקח והעביר למישהו אחר? הוא לא יכול להעביר את המכסה כי אני אגלה את זה מהר.

הפרות

אבל מספיק שהוא נותן את זה למישהו אחר בתמורה כספית, מבחינתי הוא לקח את אותו רישיון ייצור וסחר

התיקון הוא בתוספת לתקנות העבירות המינהליות: "קנס מינהלי תכנון משק החלב בישראל, התשס"ט-2009. בעצם מוסיפים פריט כשהתוספת היא: "תקנה 42 לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב), התשע"ד-2014, שזו התקנה שקובעת את העונשין בתקנות הללו, וההתייחסות היא לעניין תקנות 3, 25(א), - 10,000 שקל, שאלה שתי התקנות שהוסברו קודם בדיון, ולאחר מכן תקנות 14(ג), 23 ו-25(יב) 5,000 שקלים, כאשר התקנה הראשונה, 14(ג), עוסקת גם היא ביצרן שלא מייצר את המכסה שלו בעצמו אלא במשק של יצרן אחר, כאשר ההבדל בין שתי התקנות הקודמות שהקנס בהן הוא 10,000 וכאן 5,000 היא ששם האפשרות היא שאותו יצרן מעביר את הייצור למישהו שהוא לא בעל מכסה, לעומת הדרגה של ה-5,000 שקל שהוא מעביר את הייצור למישהו שהוא כן בעל

בשתי התקנות האחרות שהקנס בהן הוא 5,000, 23 ו-25(יב) אלה תקנות שעוסקות בדיווח. זה דיווחים שיצרנים צריכים לדווח לוועדת המכסות. שתי התקנות הנוספות הן 22(א) ו-25(י) שהקנס בגין ההפרה שלהן הוא 1,000 שקלים. גם התקנות הללו עוסקות בדיווחים. הוסבר לנו ממשרד החקלאות שמדובר בדיווחים פחות חשובים מבחינתם. מי בעד לאשר את תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - תכנון משק החלב בישראל) (תיקון), התשע"ח-2018, כפי שפורט פה והוסבר, ואתם תתנו לנו דיווח בעוד כשנה, מי בעד האישור? ירים את ידו. הצבעה בעד, 1 נגד, אין נמנעים,אין תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - תכנון משק החלב בישראל) (תיקון), התשע"ח-2018 אושרו. אושר פה אחד. שיהיה לכם בהצלחה. אני מקווה שלא תזדקקו לזה,

אבל אם כן שיהיה לכם לפחות כלי שאפשר להשתמש בו כי אני מבין שללכת לבית המשפט על דברים כאלה זה דבר שהוא לא סביר, ולכן גם לא עשיתם את זה. אני מודה לכם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:00.